בועז קולומבוס מנהל תחום חינוך על יסודי ממלכתי, משרד החינוך רנית בודאי-היימן מנכ"לית מיתרים ללי דרעי חברת הנהלת תור הזהב פנינה פויפר מנכ"לית מיכל צ'רנוביצקי מקדמת מדיניות תחום חרדים הלל בלייך נציג

זה שני בתי הספר היחידים שאני יודעת שקרה דבר כזה. דיברו פה על הסיפור של בתי הספר שהיו אמורים להיות בחמ"ד ועברו לממ"ח. מתוך ששים ושמונה בתי ספר אנחנו מדברים היום רק על שבעה בתי ספר. הבעיה היא בעיה פחות גדולה ממה שעושים ממנה, וגם יש דרך לעצור את זה. אני חושבת שאם יסדירו את הממ"ח אז בעמדה שלי צריך לעצור את זה. כי הממ"ח אמור לשרת אוכלוסיה חרדית. אני רק רוצה לומר, זה קשור בדיוק לדרך שבה בחרנו לנהל את הדיון הזה. אם החינוך המשלב באמת צמח על קו התפר בין הדתי לחילוני, וחלק באו מהחילוני וחלק בדתי, פה אנחנו עוסקים בקו תפר אחר, שבין הדתי לחרדי. רוב רובו של הממ"ח נבנה, יוצא מתוך החרדי. חלק מהאתגרים וגם מהיתרונות שמיכל מדברת עליהם הם בדיוק בנקודה הזו. אתה משלם למורים כדין, אתה מסדיר א הרישום. עדיין יש לך אתגרים כי אתה בתוך כללי הרישום הממלכתיים של מדינת ישראל, אבל אתה לא רוצה שכל אחד יוכל להתקבל, אם נגיד הוא לא מתאים, מבחינת אורח חייו. זה נע על תפר מאוד דק. אני רוצה להבין את התקנון של הקבלה לבתי הספר הממ"חים. זה מאוד קשה לדעת, כי כל בית ספר, אין כמו שאצלכם יש מינהל החמ"ד, אין כזה מינהל ממ"ח. אני סיירתי בממ"ח בגבעת זאב. ממ"ח בנים וממ"ח בנות. שאלתי את השאלה הזאת. אמרו יש לנו תקנון. מי כתב אותו, אז הם אמרו לי כתב אותו צוות בית הספר, עם ההורים. אישרו אותו המפקח שלנו. והוא מחייב. מה זאת אומרת, הורה שאורח חייו איננו תואם לתקנון ניתן לא לקבל אותו. זו בעצם התשובה. אני רק רוצה להגיד, זה משהו שבאמת אנחנו נמצאים פה על התפר של החרדי והממ"ד, אבל ההשוואה היא קצת מופרכת מהבחינה שהממ"ד זה זרם גדול, ומבוסס, וקיים בחוק, וקיים במציאות. והממ"ח זה אמור להיות זרם מאוד חזק. אני בהערכה שלי, וגם בסקרים שעשינו, אפשר להגיע לשלושים אחוז מהחינוך החרדי בתוך הממ"ח. אבל צריך לעשות דברים כדי שזה יקרה, ואי אפשר להתייחס לזה כמו לחינוך אנטרופוסופי, כאילו זה משהו אקסטרא.

יש פה ילדים שמדברים על זה כל כך הרבה, על לימודי ליבה, והרמה, והשילוב, והתעסוקה וכל הדברים האלה. ואז בבסיס ההורים שכן רוצים, בלי כפייה, בלי להכריח אף אחד, הורים שבאים ואומרים אני רוצה לילד שלי את החינוך הזה, לא נותנים להם את זה. מקשים על ההורים ועל הילדים לקבל את הדבר הזה. וזה פשוט מאוד חבל בעיניי. אולי אגיד ממש עוד שני משפטים על איך באמת קורה הרישום היום. בזה זה דומה לזרם המשלב, שלמרות שהוא נכנס לחוק של חינוך ממלכתי הוא לא זרם מחייב. המדינה לא מחוייבת לספק אותו, זה נתון לבחירת ראשי הרשויות. אז פה אנחנו אפילו לא בחוק, אבל זה המצב כרגע. זה אומר שבעיר שיש בה בית ספר ממ"ח אז אפשר להרשם לבית הספר. אבל אם נגמר המקום, וצריך לפתוח עוד כיתה, אז אם לראש המועצה הזה יש עכשיו אפשרות קלה לפתוח עוד כיתה ולהעביר מבנה,

ואם לא, אז זה יידחה עוד שנה ועוד שנה. וצריך להבין שפה זה מאוד משמעותי. ילד שלא נכנס לממ"ח הולך למערכת החינוך החרדית הרגילה. והוא יוצא משם עם פערים מטורפים. כל שנה אנחנו מפסידים עוד ועוד ילדים. אם אין בית ספר ביישוב, אז עכשיו בואו נגבש קבוצה של עשרים וחמישה ילדים לכיתה א'. הצלחנו לגבש קבוצה נניח, אחרי זה הולכים לראש העיר. ועוד פעם, זה נתון לשיקול דעתו. עכשיו ראש העיר לפעמים נתון ללחצים פוליטיים, של המפלגות החרדיות.

ברגע שיש לו עוד בית ספר חרדי, אנחנו מכירים את זה,

זה מבנים, זה הקצאות, זה תקציבים. ואז עוד פעם זה נדחה ונדחה. ואנחנו מכירים מקרים של בתי ספר שלקח חמש שנים לפתוח אותם. ואחרי חמש שנים נפתח בית ספר. הרי ברגע שהפכתם לממלכתי חרדי אז אתם כאילו בעצם חלק מהמסגרת הממלכתי. מבחינתי כשאומרים חמ"ד, או ציוני דתי, אז הדתי זה כולל חרדי. השאלה שלי אליכם היא ברמת הציוניות, מה מלמדים בתוך בית הספר ברמת הציוניות, בתוך כל הסל לימודים שאתם מעבירים לתלמידים. זה נכנס פנימה?

אני מתארת לעצמי שזה גם שונה מבית ספר לבית ספר, כי בתוך הממ"ח,

זה כל בית ספר מקבל קצת את האיפיון שלו. בנושא הזה הם לומדים בסופו של דבר זה יסודי, אם את שואלת על לימודי אזרחות, אז לומדים מה שלומדים ביסודי. למיטב ידיעתי אין שיעורי אזרחות ביסודי. הם לומדים, כל התכנים הלימודיים שלהם הם משהו בין התכנים של הממלכתי דתי לחרדי. לא לומדים ביום העצמאות, זה יום חופש בבתי הספר הממלכתי חרדי. מה לומדים על יום העצמאות? אז אני יודעת שבבית ספר דרכי שרה בירושלים, זה לדוגמא בית ספר שלומדים על יום העצמאות ועל יום הזכרון. אני למדתי בבית ספר של החינוך העצמאי, בית יעקב ברמת גן,

ושם גם אנחנו למדנו, והיה טקס ביום הזכרון. אז גם בתוך החינוך החרדי הרגיל היום יש כל מיני דברים. הבת שלי בחינוך ממ"חי בתיכון, לא עשו שום דבר מיוחד לא ביום העצמאות, לא ביום הזכרון. ממש כלום. אז התשובה היא שזה שונה מבית ספר לבית ספר, לפי הקהילה. נמצא אתנו הלל בלייך, ממועצת התלמידים והנוער הארצית. ואחר כך אנחנו עוברים לחינוך המסורתי. הלל בבקשה. תודה רבה כבוד היושב ראש. אני רוצה להעלות שתי נקודות חשובות, שלפי דעתי לא נאמרו בוועדה פה. הנקודה הראשונה היא שבחינוך החמ"ד יש בעיה שהיא בעיה לפי דעתי די קשה, שיש תלמידים שהרמה של הבתי ספר של החמ"ד לא מספיק טובה מבחינה לימודית, רוחנית, דתית, ואז יש עם זה בעיה, שהם רוצים לעבור לבית ספר אחר, אבל יש בעיה עם זה כי ראש הרשות לא כל כך תומך בזה, כיוון שאם הוא רוצה לעבור לבית ספר אחר זה אומר שראש הרשות צריך להעביר את התקציב שמקבלים על התלמיד הזה לבית ספר אחר ברשות אחרת. ואז התלמידים נכנסים לסוג של בעיה, או סוג של מנגנון, שבסוף רוב התלמידים הפתרון היחיד שלהם זה ללכת לבית ספר, או להישאר בבית הספר באותה רשות, שהם לומדים, וללמוד ברמה פחות טובה, או ללכת לבית ספר שהם רוצים, אבל לשלם מחיר יותר יקר, אם זה אומר על הסעות, פחות סיבסודים. ויש הרבה תלמידים שלא יכולים להרשות לעצמם ללכת לבית ספר ברמה יותר גבוהה, בגלל הבעיה של העלויות, ובגלל שהרשויות המקומיות שמות רגל בדבר הזה, ומפריעות לזה. הנקודה השנייה היא שיש בתי ספר שהם אולפנות או ישיבות שיש בהם פנימיה. שהמחיר של שנת לימוד הוא מחיר שלפי דעתי הוא אסטרונומי. אני יודע שיש בית ספר באיזור שלי שהוא בית ספר עם פנימייה מכיתה ט'. העלות לכיתה ט' לשנת לימודים זה קרוב לשנים עשר אלף שקל. אצלנו זה נחשב די יקר לשנת לימודים. אצלנו שנת לימודים רגילה בבית ספר רגיל עולה בסביבות השלושת אלפים חמש מאות שקל לשנה. הלל, אני מודה לך על הקול שאתה מביא. שתי הנקודות שאמרת הן נקודות שאנחנו פוגשים אותן, והן קשורות ישירות לסוגייה כפי שכבר נאמר פה בישיבה, של גדלי בתי הספר, אתגר הרישום, וגם הצרכים החיוניים של החמ"ד, שהם שונים מצרכים אחרים. וצרכים גם באים עם אתגר תקציבי. עצם כל המודל הזה של הישיבה התיכונית, בין אם לציבור דתי לאומי או לציבור חרדי, זה כאילו המדינה לא מכילה את המודל הזה. וחבל. זה לא לב הדיון שלנו כרגע, אבל בסדר. אני מודה לך על הקול הזה.

חברים, אני רציתי לשמוע כאן עוד קול אחד. אם תשימו לב מבחינה רגולטורית אנחנו הולכים ומתדרדרים, במובן של רגולציה שהוסדרה. ב-2008 חוקק חוק החינוך המשלב. אומרים אנשי החינוך המשלב נכון, אבל יש דברים שחסרים לי, אני רוצה הגדרה כזרם. החינוך הממ"חי התחיל ב-2014. אין לו חוק, אני חושב שגם אין לו חוזר מנכ"ל. אבל יש לו קיום. ועכשיו איפה הקיום הזה, ואיך הוא חי בין החמ"ד לבין החרדי זו שאלה שמוטלת לפתחנו. אי אפשר שלא להתייחס לתלמידים שנמצאים במערכת החינוך הדתית, והחילונית, שמוגדרים, או מגדירים את עצמם כתלמידים מסורתיים. על פי סקרים של המכון הלאומי לדמוקרטיה וסקרים אחרים, התלמידים המסורתיים הם רוב התלמידים בישראל. ולכן ביקשתי מללי דרעי, במפגש שהיה לנו כאן בכנסת, שאני חושב שאי אפשר לדון בחמ"ד וברישום בו בלי לשמוע את הקול הזה, של התלמידים שנקרא להם בשם קוד מסורתיים. ללי, בבקשה. שלום ותודה רבה שאתה משמיע את הקול הזה, ונותן לזה במה. כי באמת כמו שאמרת לא הרבה דנים על הנושא הזה. אני רוצה להגיד, להתחיל מנאום השבטים של הנשיא ריבלין. הנשיא ריבלין בעצם הכיר בארבעה שבטים: השבט החילוני, השבט הדתי-לאומי, השבט החרדי והשבט הערבי. שבעצם ארבעת השבטים האלה יש לכל אחד ואחד את הזרם החינוכי שלו. בתוך ארבעת השבטים האלה, וזה לא אנקדוטלי, הנשיא ריבלין לא ספר את השבט המסורתי, שמהווה כארבעים אחוז מאוכלוסיית המדינה. כי השבט המסורתי הוא לא מגזר בפני עצמו. הוא על-מגזר. הוא מופיע בכל השכבות. אתה תמצא אנשים שמגדירים את עצמם מסורתיים גם בציבור החרדי, תתפלאו, גם בציבור הדתי-לאומי, גם בציבור החילוני. בציבור הערבי פחות, אני פחות מכירה. אבל בזרמים היהודים. ומה שקורה זה שהמסורתיים בעצם הם נמצאים בין שני הכסאות. הם נופלים בין שני הכסאות. למה, מנתונים שקיבלתי מהנהלת החמ"ד ארבעים אחוז מתלמידי החמ"ד מגדירים את עצמם כמסורתיים. מה שקורה, דיברנו לפני כן על הנשירה. אנשים שרשומים בחמ"ד ביסודי, ואז עוזבים לממלכתי. אז שני אחוז אכן עוברים לחרדי, אני לא יודעת מה האחוז שעוברים למשלב, אני לא חושבת שזה אחוז גבוה מאוד. רוב האוכלוסיה שעוזבת את החמ"ד מהיסודי לעל יסודי זאת אוכלוסיה מסורתית שלא מוצאת את עצמה בחינוך המסורתי דתי. והשאלה היא למה. מה שאני מכירה, ומסיורים שערכתי בבתי ספר, יש פער אדיר בין מה שקורה בבית הספר עצמו, קרי המורים וההנהלה, לבין האוכלוסיה עצמה. אני אתן דוגמא אנקדוטה, אני הסתובבתי, הלכתי לפני כמה שנים במקיף עירוני בנתניה, מקיף דתי עירוני בנתניה, עם כל הנהלת החמ"ד. הם הגיעו כדי לבקר בתיכון הזה, שיש בו איזה אלף חמש מאות תלמידים. מקיף דתי, שרוב האוכלוסיה שלו כמובן היא מסורתית. וכשהמפקחים של החמ"ד דיברו אז היה את המפקח שמטפל בכל מה שקשור לתושב"ע, ודיבר על חמש יחידות בגמרא, ועל הבגרות שהוא רוצה, והם רוצים לחזק. ואני שמעתי את התלמידים שהיו בחדר, כאילו על מה אתה מדבר בכלל, אנחנו בכלל לא שם. ואז הגיעה המפקחת על תחום שנקרא בית ומשפחה, שמתעסק בצניעות, וביחסים בינו לבינה, והתחילה לדבר על שמירת נגיעה, ועל כמה מדברים על זה בבית הספר, ואני שמעתי מאחורה ילדה שאומרת אחותי, אני עוד שניה בהריון. הפער הזה בין הבית לבית הספר בתחום הדתי הוא מאוד משמעותי. אני אוסיף משהו שבעיניי הוא עוד יותר משמעותי. הפער של התוכן. התכנים שמועברים מבחינת הזהות הדתית, סליחה שאני מדברת פה, היום המל"ג עומד לשבת, חברי וחברות המל"ג עומדים לשבת כדי סוף סוף להחליט האם תחום לימוד יהדות ספרד והמזרח זאת דיסציפלינה בפני עצמה. סוף סוף להכיר האם מגיע שידברו על הנושא הזה. הנושא הזה בחמ"ד א מספיק מדובר. הילדים שמקבלים את החינוך, את הגאווה הזהותית הזאת, המזרחית הספרדית, אני לא מתביישת להגיד, כשהם מגיעים לבית הספר לא פוגשים את הדבר הזה. אלה לא גיבורי התרבות שלו. גיבורי התרבות של ההורים שלו הם לא גיבורי התרבות של בית הספר. פה נוצר הפער, פה נוצר הנתק. וככל שהנתק הזה הולך וגדל קודם כל יש נשירה, וגם מן הסתם יש תחושה של ניכור כלפי הדת בכלל. ללי, זמננו מאוד קצר, ובאמת רציתי שנשמע אותך יותר, ואנחנו עוד נעשה את זה. אני חושבת שצריך לקיים על זה דיון שלם, בעיניי. מה בעיניך הכיוונים לפתרון? תראה, קודם כל אולי הגיע הזמן שבמועצת החמ"ד, לכשתקום, בעזרת השם, יהיה כסא אחד לנציג מסורתי. שזה לא, אני לא מבקשת מהפיכה גדולה. מסלולים ייחודיים אולי, אולי מסלולים ללא הפרדה מגדרית, גם בעל יסודי. יכול להיות שצריך לעשות שיתופי פעולה, מבחינת תכנים. התוכן ישנו. יש אתרים, החכם היומי של כי"ח, הלו"ז העברי, חכימא, יש מלא מלא אתרים שמציעים את התוכן הזה, שיכול להיות שצריך לתמרץ שיתופי פעולה. צריך לייצר גאוות יחידה, גאווה זהותית. טקסטים מגוונים, תוכן מגוון, תפילות בנוסחים שונים. הכשרת מורים להכיר מה זה הציבור הזה, שנמצא אצלם. כל הדבר הזה צריך לבוא. הציבור המסורתי לא רוצה זרם חדש. לא רוצה להקים זרם חדש. זה לא הנושא. אבל כן צריך לקחת בחשבון את הצרכים הייחודיים של הציבור הזה, ששוב פעם, ארבעים אחוז ממנו לומד בממלכתי דתי. אני שמח שהבאת את הקול הזה. תודה על הדברים ללי. אני מוכרח לומר שעל שולחנו של החמ"ד, בעיקר בחינוך העל יסודי בהקשר הזה, האתגרים האלה ניצבים, ומטופלים בתהליכי עומק. אני אתן ככה רק כמה דוגמאות. גם בדמויות החמ"ד כל שנה אנחנו מקפידים ורוצים בשמחה גדולה לייצר את הגיוון והנוכחות של דמויות מכלל העדות ותפיסות בהיסטוריה של העם היהודי. גם בעיסוק בתכנים, בתי ספר היום אנחנו במקומות שיש אוכלוסייה מסורתית רחבה, יש בתי ספר מעורבים לבנים ולבנות, וזה לכתחילה,

ואנחנו שמחים עם זה, ומנהלים את זה נכון בתאום עם קהילת ההורים עצמה. גם נוסחי תפילה, וכו'. מה אתם רוצים לשנות ולעשות יותר, מעבר למה שקיים היום? אנחנו היום רוצים שתלמיד שמגדיר את עצמו מסורתי ירגיש בנוח במוסד החינוך שבו הוא לומד. ההרגשה בנוח קשורה גם למסר, ולתחושה שהוא מרגיש בבית הספר, וגם באנשי החינוך שהוא רואה אותם מסביבו. חשוב לי לומר שאנחנו היום גם מתחילים לראות גידול בבתי הספר, אפרופו דווקא נתניה, בבית ספר בנתניה בשנה הבאה נפתחות שתי כיתות ז' מעבר למה שהיו בשנים האחרונות, בית ספר צומח וגדל. זו דוגמא גם לבחירת מנהיגות מותאמת שתדע לתת את המענה. ובזה אנחנו עסוקים מאוד, ורוצים מאוד להמשיך ולהשתפר. אני אגיד משהו שאולי פחות פופולרי. אני שמחה כמובן על כל ילד וכל משפחה מסורתית שבוחרים בחינוך של החמ"ד. אנחנו יודעים שיש הרבה, אנחנו מכירים את הסיפור הזה של הארבעים אחוז, שהולך וקטן אחר כך כשמגיעים לשלב של העל-יסודי. אבל אני בסוף בסוף חושבת שזו תעודת עניות לחינוך הכללי. לחינוך הממלכתי. ואני לא חושבת שאנחנו יכולים להשלים עם זה כמדינה, שכשהורה שהוא לא דתי, הוא מסורתי, והם לא רק ארבעים אחוז, המסורתיים הם לא רק ארבעים אחוז מהחמ"ד, כפי שאת אמרת ללי, הם לפחות ארבעים אחוז מהאוכלוסיה, אם לא יותר. ואגב הם לא רק מעדות המזרח. אני בעצמי גדלתי בבית מסורתי. מבחינתי מסורתי זה שבבית יש כיור בשרי וכיור חלבי, ולא מכניסים טרפה הביתה ואבא הולך לבית כנסת, גם אם אחר כך הוא מדליק טלויזיה בשבת. בעיניי זה מסורתי. אז אני גדלתי בבית כזה, והוא לא היה עדות המזרח. אשכנזי למהדרין משני הצדדים. ויש הרבה כאלה, ואני מכירה. וזה שהילדים של האחים שלי, שהם לא דתיים, לא יכולים לקבל, זה בדיוק שני הכסאות שדיברתי עליהם. כי בחינוך הממלכתי יש את הסיפור של ההדתה, שברגע שמדברים על זהות יהודית אז מתנפלים. אני באמת חושבת שאנחנו כמדינה, ואנחנו כחברי כנסת לא יכולים, אסור לנו להשלים עם המצב המזעזע הזה, שבמסגרתו משפחות שאינן דתיות לא יכולות למצוא חינוך עם תכנים יהודיים לילדים שלהן, אלא אם כן הם ישלחו אותם לחמ"ד. וזה לא בגלל שאני לא רוצה לקבל את הילדים האלה לחמ"ד, אלא בגלל שזה לא נתפס,

כשאני למדתי בבית ספר, ונכון, אני מספיק קשישה, אני כבר הגעתי לגיל שאני אפילו לא מתביישת בגיל שלי, אז אני אגיד שאני כבר בת ששים ושתיים, כשאני למדתי בבית ספר ממלכתי קיבלנו שם את כל מה שהיינו צריכים לקבל, בהיבט של יהדות. לי זה מאוד חשוב שלא נסתפק, ולא נשלים עם זה, לא נשלים עם הזרמים הפרוגרסיביים האלה, שאכלו בכל פה בחינוך הממלכתי. ופה בבית הזה אני פגשתי למעלה מעשרה חברי כנסת, חילונים, או מסורתיים, איך שתרצו לקרוא להם, ששולחים את הילדים שלהם לא רק לחמ"ד, הם שולחים אותם גם לממ"ח, משום שהם רוצים שהילדים יקבלו טיפה יידישקייט. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להישאר בוועדת משנה הזאת שלך, זה צריך לעלות, ואנחנו הולכים לקיים את הדיון על סוגיית ביטול הבגרויות. זה לא יתכן שנשלים עם המצב הזה שהחינוך הממלכתי הפך להיות ריק מיידישקייט. תודה רבה אורית. חברים, אני מסכם את הוועדה ברשותכם. קודם כל בחרנו לעשות היום,

כשהולכים למסעדה אתה יכול לבחור בין מנה לבין תפריט טעימות. אני מודה שבחרנו כאן בתפריט טעימות, וזו תמיד דילמה. יכולנו לקחת את אחד משלושת תתי הזרמים, ולעשות בו ישיבה שלמה, וזה לא היה פסול. אבל בגלל שזו ועדה שעוסקת בחינוך הממלכתי דתי, ומתמקדת ברישום, רצינו לראות כאן מבט של שלושה מפגשים של החמ"ד.

חוק החינוך הממלכתי הוצא בשנות החמישים והשישים. ובזמנו בעצם מה שהיה בישראל זה חינוך ממלכתי, וכל השאר. והוזכר כאן נאום ארבעת השבטים של הנשיא לשעבר ריבלין. אבל אנחנו היום במציאות עוד יותר מורכבת, כמו שאמרה ללי דרעי, של הרבה מאוד תתי זרמים. ועומדת לפתח מערכת החינוך דילמה. האם להישאר עם ארבעה גופי חינוך עיקריים, ואת כל השאר לנסות להחיל בתוכם, כפי שהציגה חברת הכנסת וולדיגר למשל, או לתת מקום לתתי הזרמים האלה כזרמים בפני עצמם. זו דילמה שהיא גם חברתית, תרבותית, חינוכית, וגם בירוקרטית. וזה שהמציאות היא מורכבת זה ברור. יחד עם זאת יש כמה דברים שהוועדה כן הסיקה. קודם כל הוועדה קוראת לרשויות המקומיות להתחשב בקיומם של תתי זרמים, ולאפשר רישום עם הגדרות משנה. שיאפשר להורים לבחור את תת הזרם המתאים להם בדיוק. וכאן אני מסכים עם חבר הכנסת רוטמן שאכן יש מקום לכמה שיותר בחירה של הורים בתוך מערכת החינוך. לשפר את הסדרת תת הזרמים, לבחון מינוי של רפרנטים לתתי הזרמים במקומות שאין כאלה, ולבחון גם את ההסדרה שלהם, כולל בתחום הרישום, בדרך שהמשרד ימצא לנכון. הוועדה קוראת, וזו לא הקריאה הראשונה וגם לא האחרונה שהיא תעשה, לבחון במשרד את חיזוק שיתוף הפעולה האיזורי בין רשויות מקומיות ואיזוריות, ולעבור ממצב של רצון טוב למצב של הסדרה מובנית של רישום איזורי, של מספר רשויות. וכאמור, וזה הרוח הכללית שעלתה פה, הוועדה קוראת לחזק את היכולת של הורים לבחור את החינוך שמתאים להשקפת עולמם ולדרך שבה הם רוצים לחנך. אני מאוד מודה לכם על שיתוף הפעולה הזה, זה לא יהיה הדיון האחרון, אנחנו נקיים בוועדה סיור ב-3.3, יום ראשון, בעוד עשרה ימים, למערכת החינוך הדתית של רחובות והסביבה, ונבחן מקרוב. גם שם יש ממ"ח, יש משלב ליד, נוכל לראות איך הדברים קורים בשטח ונרצה ללמוד גם מזה. הוועדה נעולה, תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 10:30.